שלום לכולם.

שמחה לפתוח את ישיבת ועדת המשנה של

ועדת המשנה למאבק בסחר

שני הנושאים האלה אמורים להגיע בהחלטות ממשלה ואנחנו כאן בינתיים, בוועדה, לא מחכים רגע אחד

בשבוע שעבר היה כאן מנכ"ל הביטוח הלאומי שבמקביל מייעד מענה מיוחד לצרכים של האוכלוסיות שאנחנו כאן מטפלים בהן,

כל פעם אנחנו שומעות על תוכנית כזאת או על תוכנית אחרת.

היועצות. אנחנו כאן די עייפנו מאיזושהי התעלמות או מבוכה של המערכת, לא במסגרת של יועצות בכיתה ולא במסגרת של כישורי חיים ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם,

אם באמת קרה משהו

רק תבורכו על כך כי מערכת החינוך,

בבתי הספר העל-יסודיים, צריכה להבין שהתופעה הזאת חיה, בועטת ונמצאת בתוכה מעבר ללגיטימציה שהיא מקבלת עם כל הדברים שאת

הנושא הזה מחייב עבודה של שותפויות.

אקח כמה נציגים ואנחנו נראה איך אנחנו מקדמים את השותפויות האלה. ברור לנו שכל נער ונערה שלצערנו הרב מגיעים לאותה דרגה

אני רוצה לומר דבר נוסף. יש לנו עדיין הארד קור של נערים ונערות מנותקים. זאת אומרת, חבר'ה שנשרו מבתי הספר ונצאים אצלנו בקהילה בתוכניות היל"ה. בקידום נוער

אנחנו מדברים כאן על 1.200. 6,000 נשרו ולא נמצאים במסגרות. 6,000 נמצאים אצלנו כי הם נשרו מבתי הספר והם לומדים אצלנו ברשויות המקומיות במה שנקרא תוכנית היל"ה. קידום נוער. 6,000, אלה כל

אני חייב לומר ששירותי הרווחה טובים עם נערות.

שירותי הרווחה לנערות הם בסדר גמור ויש כאן שילוב של שני שירותים. אני מדבר כאן על נערות בקהילה שאנחנו צריכים לאתר אותן כי הן נשרו מבתי הספר. הסכנה היא שהן נשרו. לאוכלוסייה הזאת הרבה מאוד שנים לא מיקדנו בכלל תוכניות לנערות.

ישבנו ארבעה שרים ואמרנו שמעכשיו אנחנו פעם בשבוע יושבים לא ברמה של

אתה עשית את זה. אני זוכר. אתה באת

"בעיה של הנשים האלה שהן בוחרות להיות בזנות, שילכו למשטרה אם לא טוב להן,

אותן?" "זאת ממש בעיה של כולנו שיש נשים בזנות.

כסף".

וגם הצגה חינוכית ייעודית שעבדנו עליה

השבוע קיבלתי מייל מנערה בת 17 שביקשה להתנדב בתודעה. היא אמרה שחברות שלה מהשכבה היו בזנות עד לא

אם אנחנו רוצות ורוצים לנצח אלה רק שיתופי פעולה. אתם תעשו את התהליך שלכם וזה ייקח זמן, אבל תשתמשו באנשים היקרים שנמצאים כאן. אני רוצה להתייחס למקרים של זיהוי שעלו

זה לא חלילה טרוניה נגד המשרד אבל אני

כי העמותות צריכות בדיקה. לא כל עמותה שרלטנית יכולה להיכנס לבית הספר. כדאי שיתייחסו אליהם יותר בכבוד.

אני אתחשבן אתם אחר

יועצת מחויבת שזה מעניין אותה ספציפית לעסוק בנושא הזה. אגב, יש שני תיכונים ברמת גן ששנה אחר שנה לוקחים את הסדנאות שלנו אבל אין מספיק כאלה. אין מספיק יועצות כאלה שחשוב להן לדבר על הנושא, שהן מודות שהן לא יודעות לעשות את זה והן נעזרות בגוף

זה אחרת אם יצא חוזר מנכ"ל.

אני חושבת שאנחנו נידרש קצת יותר ללמידת עומק, להכיר יותר, ואני גם אשמח לשמוע על ההצגה שעופר מעלה. אני אתן גם לעינב כי אנחנו יוצאים לפיילוט. אני רוצה לבקש ממך, לפני שאתן את רשות הדיבור

מישהי שבחרה בזה אלא 90 אחוזים מהמקרים הם של מישהי שחוותה פגיעה מינית.

זה מול העיניים שלי, זה יכול לקרות לי,

אין ספק שתיאטרון, הצגה, זאת אחת הדרכים החשובות ביותר כדי להטמיע נושאים מורכבים ורגישים אצל בני נוער. זה נוגע ברמה החווייתית ולא ברמת הרציונל. עוד נושא אחד שההצגה מעלה והוא לא

שנה אחרי שנה אנחנו מדברים על נתונים של 3,000 קטינות וקטינים בזנות במדינת ישראל שלפחות לפי המחקר של פרופסור אדלשטיין, 80 אחוזים מהם נמצאים

כאן צריך המון אומץ ואנחנו מבינות את זה אבל קורה כאן משהו.

מדהים. תחשבו שהילדים האלה הם כן רואים עכשיו בטלוויזיה את מה שקורה. דיברת על השינוי החקיקתי. יש המון שיח בשנתיים האחרונות על כך שהדבר הזה הולך להיות לא חוקי.

אני רוצה להבין מה הייתה עמדת הפרקליטות,

אנחנו מדברים כאן על חינוך, על אוכלוסייה, ומה קרה

אני רוצה להזכיר שהסיבה היחידה שבכלל מדברים על לסגור את מועדון הפוסיקט היא עתירה שאנחנו הגשנו לפני שנתיים וחצי, אחרי שבמשך שנים זעקנו שבמקום יש חדרים

בחדרים האלה שנבנו למטרה הזאת וכל צרכני הזנות ידעו ששם זה

כשאנחנו רואים את הוזלת היד שלש הפרקליטות, זה טוב שיש הפרדת רשויות בישראל,

יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות עוד תיקון. סליחה שאני אומר אבל המילה אוזלת יד של הפרקליטות היא רחוקה כרחוק

מעבר לכך שכל תיק בושת היום ואיריס

אותי הוא כבר לא תיק שמטפל בעבירה קטנה אלא הופך להיות מגה תיק, תיק כלכלי שכמובן דורש היערכות מאוד משמעותית מאחורי הקלעים, של חודשים של הכנה אבל ברור שכאשר התיק הוא תיק

אנחנו באמת רואים תופעה מעניינת שכאשר בתי הבושת הגדולים נסגרים, לא הזנות הרגילה והמוכרת שנעשית בחדרים פנימיים, היא הופכת להיות מה שנקרא במרחב הציבורי של אותם מקומות אבל עם סוג של מעטה בניסיון להסתיר את התופעה. בעקבות זה אנחנו קיבלנו הנחיה מהמשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים לבצע אכיפה מינהלית

התוכנית היא פיילוט. היא תוכנית רשותית. היא פועלת במספר ישובים כמו באר שבע,

אני רק אומר לפרוטוקול שהוועדה הייתה בסיור בבאר שבע ונחשפה לתוכנית. מאוד התרשמנו ממנה.

אני

אנחנו צריכים לפעול בשיתופי פעולה ולכל אחד אנחנו נמצא את החליפה המתאימה. לעבוד עם רשויות זו חליפה שמאוד מתאימה כי יש חינוך,

זה בכלל לא קשור לעניין שבהחלט אנחנו יכולים, ברגע שאתם במאגר לצורך העניין,

במגזר הערבי אין שום תוכנית שנוגעת בנושא הזה.

את עובדת עם חגי.

ועם

אתה מוביל מיזם שקשור בשיקום ואנחנו כאן נותנים

שלום לכולם. אני פנסיונר שלש צה"ל אחרי 26 שנים בצבא

נילי. ברשותכם, אני אתן לה את הבמה לדקה כדי לדבר על ניסיון שלה כי אנחנו באים להשלים אחד את השני.

מהו באמת ביטחון, אחרי 26 שנים בתחום ביטחון מאוד מאוד

בעצם כל הרעיון היה לתת להן כלים

חשבנו. כך אני חשבתי עת פניתי אליהם.

קודם

אנחנו יודעים להכשיר אותם, ללוות אותם, לעבור אתם את כל ההתנגדויות שיש להם. זה כלי טיפולי והוא מאוד טעים. אנחנו בשולחן המיוחד הזה בוועדה נחשפים וחושפים הרבה יוזמות שצומחות מהשטח